בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת - ז' בתמוז, יום שני. מתחילים עם הנושא הראשון על סדר היום: קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה מעצרים (תיקון החמרת תנאי שחרור בערובה), התשפ"ג-2023 (פ/2646/25), של חה"כ אליהו רביבו. מה המלצת הלשכה המשפטית? מי בעד, מי נגד? הצבעה אושר. בקשת יושב ראש הוועדה למיזמים ציבוריים למיזוג הצעות החוק הבאות: 1. הצעת חוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (מס' 12) (הרחבת תחולה לעניין ועדות קבלה בישובים קהילתיים), התשפ"ב-2022 (כ/934), של קבוצת חברי הכנסת. 2. הצעת חוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (מספר בתי אב בישוב קהילתי), התשפ"ג-2023 (פ/1832/25), של ח"כ יצחק קרויזר. מי בעד, מי נגד, מי נמנע? הצבעה אושר. הישיבה הסתיימה. הישיבה ננעלה בשעה 09:05.